אני פותחת את דיוני הוועדה. אנחנו קודם כל נתחיל את הדיון בסעיף 90 להצעת החוק. זה חוב שלנו מהישיבה הקודמת. אחר כך נעבור לתוספת השנייה.